בוקר טוב. אנחנו פותחים דיונים אינטנסיביים בחקיקה שתומכת בחוק ההסדרים, בתקציב המדינה שעתיד לבוא. לפני שנדון בנושא הספציפי אתו אנחנו פותחים את מה שמכונה רפורמת היבוא, פרק כ"ג, מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה